היום 22 בדצמבר 2020, השעה 13:03. אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא המשך דיון על תקנות הדיור המוגן (תנאים לפעילותו של בית דיור מוגן),

אני פותחת את הדיון בהרגשה קשה מאוד, בתקווה שזה לא יהיה הדיון האחרון של הוועדה בגלל כל מה שראינו בלילה, אבל יש לנו משימה ואנחנו רוצים מאוד ונחושים מאוד לסיים אותה.